שלום וברכה, צוהריים טובים לכולם. היום יום שלישי, כ"ח באדר התשפ"ג, 21 במרץ 2023. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הבריאות. על סדר-היום: טיוטת תקנות הרוקחים (תמרוקים), התשפ"ג-2023,

גם טיוטת צו הרוקחים (שינוי תוספת רביעית ג' ותוספת רביעית ד' לפקודה), התשפ"ג-2023. בשנים האחרונות משרד הבריאות מוביל סדרת רגולציה של ענף התמרוקים, הקרויה "רפורמת התמרוקים", יחד עם משרדי ממשלה נוספים, וביניהם משרד הכלכלה ומשרדים נוספים, במטרה להביא להורדת יוקר המחיה והפחתת מחיר המוצרים, וכן להפחתת הנטל הרגולטורי על יבואנים ויצרנים של תמרוקים, תוך שמירה מלאה על בריאות הציבור. במסגרת זו, בשנים 2016 ו-2021, במסגרת חוק ההסדרים, תוקנה פקודת הרוקחים, והוסדרו בה הוראות המבוססות,

על רגולציה החלה באיחוד האירופי על תמרוקים, לפיהן, לצורך שיווקו של תמרוק לא יידרש עוד רישיון משרד הבריאות לכל תמרוק, אלא די במסירת הודעה מטעם העוסק, בכפוף לעמידה בתנאים והגבלות הקבועים בפקודה ובתקנות שייקבעו לפיה. טיוטת התקנות שהונחה בפנינו קובעת הוראות שונות הנוגעות לתמרוקים שיש בהם כדי לאפשר את יישומן של הוראות הפקודות כאמור,

הוראות בדבר האופן שבו יש להנגיש בקשות לרישום במרשם העוסקים ובמאגר הנציגים האחראים, בטיחותם של תמרוקים, הגבלות לעניין חומרים ותמרוקים וסימון התמרוק. אישור הוועדה לתקנות אלה נדרש בהתאם להוראות פקודות הרוקחים (נוסח חדש), התשמ"ה-1981. לאור מועד כניסת חלק מהוראות הפקודה הנוגעות לתמרוקים ותוקף ב-1 לאפריל, נתבקשנו לאשר את הוראות התקנות בימים הקרובים. אנחנו מקיימים היום דיון ראשון בנושא התקנות והצו שהובאו אלינו בשבוע שעבר. לוח הזמנים צפוף. אנחנו מודעים למורכבות הרבה שיש בסעיפי התקנות ולהיקף הנרחב של הפרטים והסעיפים הכלולים בהן, ולמשמעויות הרבות שיש מאחוריהן, הן לציבור הרחב והן ליבואנים.

נעשה מאמץ גדול להתקדם בהליך התקנת התקנות ככל הניתן, לצד קיומו של הליך סדור, מקצועי ומעמיק יחד עם משרדי הממשלה. נקשיב בקשב רב להערות ולעמדות השונות והרבות שהובאו לידיעת הוועדה והחברים. אני מודה לכל מי שטרח. בראש ובראשונה, אני כמובן מבקש להודות למנכ"לים המכובדים

למנכ"ל משרד הבריאות מר משה בר סימן טוב, ולמנכ"ל משרד הכלכלה מר אמנון מרחב. השתתפותם בדיון מעידה על חשיבות הנושא ועל חשיבות המשרדים אותם הם מובילים. זהו נושא שהוא חשוב לכל מערכת שחפצה בהוזלת המוצרים ובהורדת יוקר המחיה תוך הקפדה על שמירת ההוראות. אנחנו נשמע, קודם כול, את המנכ"לים שנמצאים כאן. אנחנו נאפשר להם להביע את עמדתם ודעתם. לאחר מכן נעבור לשמוע את הייעוץ המשפטי, את עמדות משרדי הממשלה, ואת הדעות השונות. מר משה בר סימן טוב, מנכ"ל משרד הבריאות, בבקשה. שלום וצוהריים טובים, אדוני היושב-ראש, ידידי מנכ"ל משרד התעשייה,

אנחנו מביאים לכם פה תוצר שהוא תוצאה של עבודה, לא רק של הרבה שבועות וחודשים אחרונים אלא של הרבה מאוד שנים. העבודה מבטאת שינוי תפיסה מאוד עמוקה בתפיסת הרגולציה שלנו. היתה לי שיחת צד עם היועצת המשפטית של הוועדה עו"ד ענת מימון. זה לא הסיבוב הראשון שלנו פה בוועדה, אבל עכשיו אנחנו חייבים להביא את העניין לכדי גמר. לאחר באמת הרבה מאוד סבבים, גם בתוך המשרדים, ואני חייב לומר, שהסבבים היו לא קלים בשיח בין דרגי המקצועי בתוך המשרד, אנחנו עושים פה יישור קו מלא ביותר שניתן לעשות למדינה שהיא לא חברה באיחוד האירופי. אנחנו רוצים ליישר קו עם אירופה מבחינת התפיסה הרגולטורית שלנו. אגב, אנחנו עושים את זה בעוד הרבה מאוד תחומים. הרבה מאוד פעמים זה מאוד קשה לתעשייה בארץ ולא לרגולציה. אבל כמו שבהרבה מאוד מקרים אחרים בעולם התמרוקים, ייצרנו פה מסלולים ייחודיים שסוטים מאירופה, אז גם ברגולציה יש בסוף ניואנסים קטנים שבראייה שלנו הם מחויבי מציאות. הם באמת ברמת הניואנסים הקטנים ביותר. אנחנו עומדים עליהם. כמובן שאנחנו שומעים את כולם בנפש חפצה. אבל כמו שישראל בחוק יצרה מסלולים ייחודים, שישאירו בכל זאת רישיון וייצור פרטי, מה שנקרא Private Label ודברים מהסוג הזה, צריך להבין שבסוף יש ניואנסים שהופכים את השוק הישראלי לשוק אחר.

שותפים לרצון להוריד את הנטל הרגולטורי, בתקווה גדולה שהדבר הזה באמת גם יתגלגל בסוף לכיסי הצרכנים. מצד שני,

כמובן, יודעים שאנחנו מייצרים פה גם מאזן סיכונים אחר מבחינת הציבור. מה זה אומר? וחשוב שהדבר הזה ייאמר, וחשוב שהוא ייאמר בפורום הזה, וחשוב שהוא ייאמר לפרוטוקול. אנחנו מוותרים,

על השליטה המוחלט שיש לנו בכך שאנחנו בודקים כל תמרוק ותמרוק לפני שהוא נכנס לארץ. ברגע שאנחנו עושים את זה, האחריות מאיתנו עוברת לידיים אחרות. הידיים האחרות הם היצרנים והיבואנים, שצריכים לקחת הרבה הרבה יותר אחריות. אנחנו לא נהיה טולרנטים. אני יכול לתת פה עכשיו עשרות דוגמאות להפרות. אבל יש הבדל בסדר הגודל של התקלות שאנחנו נראה בדרכי השיווק ברגע שאנחנו בעולם שבו אנחנו בשליטה מלאה לפני, לשליטה מלאה אחרי. אנחנו מקבלים את הגישה החדשה. אנחנו חושבים שהיא מחויבת מציאות במשק הישראלי, בגודלו, במגוון המוצרים הנדרשים. לכן, אנחנו לא עושים את תחת אילוץ אלא מרצון.

אנחנו מעבירים הרבה יותר אחריות ליצרנים וליבואנים, ואנחנו מעבירים הרבה יותר אחריות גם לצרכנים. ואגב, גם לכנסת. אני הייתי פה בדיונים על כל מיני מוצרים שעברו ריקול,

מזון, או משהו אחר. בעולם החדש אני לא אוכל להגיע לדיונים מהסוג הזה. אתם לא תקראו לי, ואני לא אגיע. כי ברגע שאנחנו משחררים את השליטה,

אנחנו מאמינים שבסוף, במאזן הכולל של התועלות לציבור והסיכונים שאנחנו לוקחים, צריך לנהל סיכונים בדרך אחרת. אני לא עושה את זה כדי להפחיד,

ולומר: בואו נחזור לשיטה הישנה. השיטה הישנה לא יכולה להתקיים יותר. צריך לשנות את השיטה. אבל כולם צריכים להבין את שיווי המשקל החדש שאנחנו יוצרים, גם מול הציבור וגם מול היבואנים, וגם מול היצרנים, וגם מול נבחרי הציבור ונציגי הציבור, ביכולת שלנו לתת דין וחשבון . שוב, שמרנו על ניואנסים, ואני מניח שזה יעלה פה בוועדה מצד הרבה מאוד נציגים, גם מעמיתי ממשרד הכלכלה, גם מנציגים ממשרד האוצר.

נסביר שכמו שאנחנו מייצרים מסלולים מיוחדים לצורך העניין למותג פרטי, וכמו שאנחנו יצרנו מסלולים מיוחדים לייבוא מקביל, דברים שלא קיימים באירופה, ישראל לא הפכה להיות אירופה ברפורמה בתמרוקים, אז גם יישמרו בסוף איזשהם ניואנסים. אנחנו נדבר עליהם בהמשך.

אני רוצה להודות לך על הכינוס המהיר של הוועדה. אנחנו חייבים לסיים את הדיון מספיק זמן לפני סוף החודש כי בסוף כל הדברים האלה צריכים להיתרגם למערכות המחשוב שלנו. אם לא נגמור את הדיונים מספיק זמן לפני סוף החודש, יהיה כאוס במובן הזה שאם אין הוראות אז אנחנו לא ניתן שאיש הישר בעיניו יעשה. אנחנו נצטרך למצוא מנגנונים אחרים. אנחנו לא צריכים להגיע לשם.

לגמור את הדיון בצורה יעילה ומהירה. אנחנו, כמובן, נהיה קשובים. אני נתתי את המסגור, מבחינתי, לכך שיש מקום בסוף להבחנות שאנחנו יוצרים בינינו לבין הרגולציה האחרת. כי בסוף לא הלכנו באופן שלם ומלא על הרגולציה האירופית מלכתחילה בחוק.

תודה רבה למנכ"ל משרד הבריאות,

עו"ד אמנון מרחב, מנכ"ל משרד הכלכלה, בבקשה. צוהריים טובים לכולם. תודה לך, אדוני היושב-ראש, על ההזמנה ועל קיום הדיון הזה. אני גם רוצות להודות לחברי מנכ"ל משרד הבריאות, מר משה בר סימן טוב, וגם לאנשי צוותו.

אנחנו מנהלים במשרדים דיאלוג מתמשך, ונעשית עבודה טובה ושיתוף פעולה בין שני המשרדים. יש בינינו קצת פערים, ואציג את הפערים פה כדי למקד ולמסגר את הדיון. לכתחילה, אני חושב שדווקא כשיש פערים, הם מדגימים את השיח הטוב שמתקיים. הוא נעשה מתוך מקצועיות רבה.

במשרד הכלכלה והתעשייה, שמנו לעצמנו מטרה בקדנציה הזו לטפל ביוקר המחיה וביוקר סל המוצרים של אזרחי המדינה. רק כדי שנבין על מה מדובר. אתם רואים בשקף הזה שמדד המחירים הכללי בישראל, של מוצרים בישראל, בהשוואה ל-OECD, הוא הגבוה ביותר. אנחנו לפני רוב מדינות המערב. לעומת מדינות ה-OECD, יש רק מדינה אחת שהיא לפנינו ביוקר המחיה, והיא שוויץ. היא לא מוצגת פה. מדד המחירים שרשום פה הוא כללי?

זה לא מדד המחירים לצרכן אלא מדד מחירי מוצרי הצריכה. תראו את הריכוזיות של השוק הישראלי, ועד כמה הוא שוק ריכוזי. יש כשבע-שמונה חברות מפיצות יצרניות גדולות, ותראו כמה מותגים כל אחת מרכזת תחתיה. פה בעיגול סימנו בעיקר את מותגי התמרוקים, מה שנקרא, שבין היתר בהם עסקינן. שוק מאוד מאוד ריכוזי, מאוד מאוד מאוד לא תחרותי. זה בין הגורמים המשמעותיים ביותר לכך שיוקר סל המוצרים והתמרוקים שלנו הוא בשמיים לעומת כל מדינה אחרת שדומה לנו. קצת לסבר את העין והאוזן. תראו את השוואה הבין-לאומית של מחירי תמרוקים. אתם רואים דיאודורנט לגברים. תראו את הפערים. כמעט 170% יותר יקר פה לעומת הממוצע האירופאי על מותג של Nivea של דיאודורנט לגברים. אתם רואים שבמרכך שיער אנחנו יקרים. במשחות שיניים אנחנו יותר יקרים בכמעט 150%, וכך הלאה וכך הלאה. אתם רואים שאין מוצר שמדינת ישראל יותר זולה בו ממדינות ההשוואה באירופה. למה יקר פה? אנחנו כלכלת אי. יש לנו ייחודיות. צריך להוביל אלינו את המצרכים. ההובלה הימית היא יקרה. השוק הוא שוק יחסית קטן. יש לנו ריכוזיות יתר, והראיתי אותה קודם. ויש לנו גם, מה שנקרא, ההמצאה הישראלית, את הדרישות הרגולטוריות היחידות והמחמירות. הן לא ייחודיות רק למשרד הבריאות, אלא לכל הרגולטורים באופן רוחבי. אנחנו לוקים בזה. אני הגוף שנקרא הרגולטורים. למען האמת, בואו נודה, כולנו לוקים בכך שאנחנו חושבים שצריך לייצר במדינת ישראל דרישות רגולטוריות ייחודיות ומחמירות. כשאתה באי קטן ובכלכלה קטנה, ואתה בא עם דרישות רגולטוריות יחידות ומחמירות - בעולם לא מייצרים רק בשבילנו. אנחנו צריכים להכיר בזה שאנחנו קטנים ולהבין שהדרישות הייחודיות גורמות להתייקרות המוצרים שלנו. האמת, הגיע הזמן להפסיק להיות פראיירים ולשלם ביוקר. איך עושים את זה? מיישרים את הקו עם התקינה והרגולציה האירופאית. כלל היסוד שלנו, ועל כך משרד הכלכלה מטיף ומאמין, זה שמוצר שתקין וחוקי באירופה מותר לשימוש בישראל. בואו נודה על האמת, אין אזהרת מסע לאירופה. אף אחד לא מזהיר אותנו לא לאכול אוכל באירופה ולא להשתמש במוצרים ותמרוקים שהם תקינים והם משווקים והם מותרים באירופה. אנחנו לא מכירים, חלילה, אזרחים אירופאים שמתים יותר מאיתנו בגלל שהם אוכלים או משתמשים בתמרוקים שאנחנו לא מתירים אותם. איך אנחנו מיישמים את הכלל הזה של מה שמותר באירופה על סל המוצרים של משפחת ישראלי? בכל מה שנוגע למוצרים שהם מוצרי צריכה, שהם באחריות משרד הכלכלה והתעשייה, ואני מציג את זה בגדר נאה דורש נאה מקיים, אנחנו נדחף. אני מניח שנביא לדיון לאחר הפסח חוק יבוא חופשי לאחר שכמובן נשלים דיון פנימי בממשלה. אנחנו חותרים לאמץ את מודל "קסיס" השוויצרי - מודל ששוויץ אימצה.

שוויץ לא חברה באיחוד האירופי, אבל היא בדיוק עשתה מה שאנחנו מטיפים לו. היא אמרה: כל מה שחוקי ומותר באירופה, יכול להיכנס לשוויץ. זה מודל "קסיס" השוויצרי. אנחנו דוחפים לכניסת רשתות בין-לאומיות זולות. הבוקר קיימנו שיחה עם רשת Chemist Warehouse . זוהי רשת אוסטרלית שמחזיקה כ-500 סניפים באוסטרליה ובאירלנד. הבעלים שלה הוא יהודי חם, והוא מאוד מעוניין להיכנס לישראל בתחום התמרוקים. כרגע הוא ממתין על הקווים כדי לראות מה יקרה פה היום.

נטפל גם בייבוא המקביל ובקונגלומרטים ובמונופולים. מזון - משרד הבריאות הוביל ומוביל רפורמת מזון, ועושה עבודה נפלא. תקן אותי משה אם אני טועה. כל המזון הרגיל, שהוא לא רגיש, נכנס היום בהצהרות, וגם חלק מהמזון הרגיש כבר נכנס לרפורמה של מסלול ירוק בכניסה לישראל. הציגה לי גברת פנינה ממשרד הבריאות איך רואים גידולים בכניסת מזון מיובא מאירופה. בין היתר, בזכות הרפורמה הזו. כשנכנס יותר יבוא, אנחנו רואים את התחרות שמתבטאת במחירים. מה צריך לעשות בתמרוקים? ב-2016 היתה רפורמה שנכשלה כי היא באה עם עודף רגולציה. היא לא השכילה לרדד את הרגולציה ולהשוות לאירופה. הפעם אנחנו חושבים שהרפורמה הנוכחית הולכת בכיוון הנכון. המבחן שלה יהיה במבחן היישום. עכשיו זה היישום הראשון. איזה תקנות נתקין כדי שהיישום יהיה מלא בזכות רגולציה מרודדת. אני רק רוצה להרגיע, וחלילה מבלי לסתור את העמדות המקצועיות של משרד הבריאות. אנחנו לא נהיה בכאוס. החוק שחוקק בפעם האחרונה חוקק הרבה יותר חכם מ-2016. יש פה משפטנים שיגידו זאת. הוא נועד גם לייצר מצב של התקיימות הרפורמה גם אם לא יתוקנו התקנות חלילה. אני חושב שצריך לתקן תקנות. אנחנו עדיין חושבים שצריך לתקן אותן כי אנחנו חושבים שהתקנות שמשרד הבריאות מביא - - - עם כל הכבוד,

שאחראי על התפעול של ייבוא תמרוקים והרגולציה על התמרוקים הוא משרד הבריאות. אני יודע איך הדברים יפעלו, ואני אומר שיהיה כאוס. ברגע שלא יהיו כללים, יהיה באמת כאוס. אמנון, אני לא מערער על האמירות שלכם. אבל לא צריך - - - אבל תסביר לנו למה. אני מודעת לתפקיד משרד הבריאות. את לא היית כשהוא דיבר. ראיתי את זה בנסיעה בדרך לפה. אנחנו לא רוצים להגיע לכאוס, אנחנו מנסים. אנחנו לא נגיע לכאוס כי באמת הגיע הזמן לעשות סדר מסוים בכל המערך הזה. מדברת איתך אישה שמשתמשת בתכשירים, כמו כל אישה אחרת. גם אני צחצחתי שיניים הבוקר. אני לא מדברת על דברים כאלה, אני מדברת על תמרוקים. זה חלק מהרפורמה. אין בעיה, זה הדבר הכי פשוט.

ואני מסבירה זאת דווקא לגברים בחבורה שנמצאים פה, שאם לאישה לא מתאים קרם מסוים, שיש לו אישור משרד הבריאות וכתוב בו הכול, ויוצא לה איזשהו פצעון, היא פשוט לא משתמשת בו יותר. לא יהיה יותר ברישיון משרד הבריאות.

מה שיכול להיות זה אולי חבורה של גברים שמחליטה עבור נשים מה הן אמורות לעשות. סליחה, סליחה. את מינהלת אגף התמרוקים

תקשיבו קצת לא רק לחברת כנסת אלא גם לנשים. כי פשוט יש דברים שאנחנו רוצים לרכוש ואנחנו צריכים לנסוע לחו"ל כדי לקנות אותם. לא, זה לא המקום. כשכתוב תמרוקים, לא מדובר רק ב - - - יש גבול לחוסר הענייניות שאפשר,

את אגף התמרוקים מנהלת אישה, וראש חטיבת - - - אני לא מדברת כחברת כנסת.

כי צריך להקשיב קצת לציבור,

וצריך להעלות גם טענות ענייניות, חברת הכנסת שיטרית. תודה רבה, תודה רבה. בראש חטיבת הטכנולוגיות עומדת אישה, את אגף התמרוקים מנהלת אישה,

אני לא נבחרתי על ידי המשרדים הממשלתיים אלא על ידי הציבור שפשוט קורס מעומס הנטל. אנחנו הבטחנו להילחם ביוקר המחיה,

זה לא הגיוני שאני יכולה לנסוע לחו"ל ולקנות את המוצרים האלה.

למה אתם לא אוסרים בכניסה של שדה התעופה? אני הייתי עתודאית, ובחופשים שלנו שבין שנה לשנה היו שמים אותנו בגשרים כדי לבדוק, מטעמים ביטחוניים,

היינו זורקים את הלקים, את האודם ואת הדיאודורנטים.

אפשר לעמוד במחסומים של גבולות מדינת ישראל ולזרוק. תזרקו את כל הדיאודורנטים ואת כל מה שאנחנו קונים בחו"ל. כי אנחנו הרי קונים את זה, אלא שאנחנו רק קונים את זה בפחות.

זה לא שאנחנו לא משתמשים. בא משרד ואומר: אני רוצה לעשות רפורמה. אתם משרד הבריאות והתקנות הן אצלכם. אני רוצה שתסביר לי את ההיגיון למה אנחנו לא יכולים להיות קצת פחות פראיירים. חברת הכנסת שטרית, אמנון מרחב באמצע הדברים. קטענו אותו. אני חוזר על העיקרון. ככל שיש תקנות ייחודיות לישראל, הן מייקרות את התמרוקים המיובאים. הן גם מצמצמות את היצע התמרוקים הקיים כי יצרנים לא ייצרו רק על פי הוראות ייחודיות לישראל. זה יקטין את התחרות וייקר את המחירים. אז מה נשאר לתקן?

על פי התקנות שמביאים, רק בישראל יידרש לסמן את אופן השימוש על גבי התמרוק. רק בישראל רשימת החומרים המסוכנים תהיה שונה מאירופה. זאת אומרת, שיצרן שמייצר באירופה על פי רשימת מוצרים מסוכנים, והוא לא מכליל אותם במוצר שלו, לא יוכל להביא את המוצר לישראל כי ההגדרות פה של חומרים מסוכנים תהיינה שונות. רק בישראל יש החמרה בהצגת הפורמולה לרגולטור. רק בישראל יידרשו היצרנים והיבואנים לציין אזהרות ייחודיות על גבי המוצר. ויש רשימה ארוכה מאוד של אזהרות ייחודיות. ורק בישראל יידרשו לציין את מדינת הייצור הספציפית באיחוד האירופי. לטעמנו, יש לבטל או לתקן את ההוראות האלה, ומסרנו למשרד הבריאות רשימה מפורטת, כדי שהן יהיו זהות לאירופה. בשורה התחתונה, אף בעיה לא יכולה להיפתר עם אותה צורת חשיבה שייצרה אותה, וזאת אמר אלברט איינשטיין. לכן, אני שמח לדברי מנכ"ל משרד הבריאות. צריך לשנות את אופן החשיבה שלנו. לא לייצר יותר תקינה ייחודית. ככל שנתיר להביא דברים שהם מותרים באירופה, לא יהיה פה כאוס. כי כשאנשים משתמשים בתמרוק של Gillete או של Dove, אנשים לא מתים מהם באירופה או באמריקה ובאף מקום בעולם. אנחנו צריכים לשנות את השיטה, כמו שאמרת. להטיל את האחריות על היבואנים, על המשווקים. לעשות להם ביקורות על המדף ובשווקים. והאמינו לי, נחיה פה גם בטוב, גם לאורך שנים, וגם בזול.

תודה רבה. אותם אנשים, לאו דווקא מנכ"ל משרד הכלכלה, אבל במשרדים אחרים, ניסו למנוע ממנו אפשרות להתקין קנסות מינהליים. אני מקווה שגם זה יגיע אליך לוועדה. ותראה מה יהיה פה כשאנחנו נרצה לייצר את האכיפה כלפי יבואני מזון. אחרי שיישרנו קו באופן מלא עם אירופה, יבואו ויעשו לך פה הצגה שלמה ויגידו לך למה אסור לתת קנסות מינהליים. אתה תראה, זה יהיה בדיוק אותו הדבר. עכשיו אנחנו מדברים על השוואה לאירופה. אותם אנשים בכובעים שונים, או אנשים אחרים ממקומות אחרים, יבואו ויסבירו לך למה אי אפשר שיהיה אותו מנגנון אכיפה וענישה של אירופה. לא צריך להפוך את זה למשהו כוללני. אפשר רק בתחום מסוים.

לא, אין לראייה. אוכל זה משהו אחר, תמרוקים זה משהו אחר. אני אומרת לך, יש תחושה באוויר. זו הכנסת החמישית שלי, אז עם כל הכבוד. השנה העשרים שלי בשירות הציבורי. כל הכבוד. ואני גם יודעת מאיפה אתה מגיע, והכול בסדר. כבודך מונח במקומך. אף אחד לא מנסה לזלזל בך. התחושה ממשרד הבריאות היא שאתם קודם כול אומרים לא ואחר כך אתם בודקים. זו תחושה כללית מאוד מאוד קשה. אולי הגיע הזמן שבאמת כדאי לעשות סדר.

תחושה שאין לה עוגן במציאות.

ציינת כאן חמש נקודות בטענות שלכם מול משרד הבריאות. אבל צריך לזכור שהתחלנו עם רשימה הרבה יותר גדולה מהפערים הללו.

התיקון נעשה בתוך משרד הבריאות. לא היינו צריכים אנשים מבחוץ. ציינתי זאת בראשית דבריי. אחזור ואומר, אכן נעשה פה תהליך חיובי וטוב בהובלת משרד הבריאות. אני חושב שצריכים לדבר עכשיו על התמרוקים. אבל אם מדברים על יוקר המחיה, בסוף צריך להבין ממה הוא נובע. הרבה מאוד פעמים הוא נובע משני דברים עיקריים: אחד, הריכוזיות של הייבוא. אנחנו לא מטפלים בזה, לא בתקנות האלה, ולא בתקנות אחרות. שווה לשאול את השאלה למה באמת אנחנו לא עושים את זה. כי בסוף אנחנו לא נוגעים פה בבלעדיות שיש ליבואנים בהסכמי בלעדיות. הבאתם פתרון שזה יהיה בייבוא מקביל. תאמין לי שכשזה יגיע לדיון בוועדת הכלכלה, אני אתקוף את משרד הכלכלה. כן צריך לשבור מונופולים. זה היה במצגת בהתחלה. נכון, חד משמעית. הפתרון בייבוא המקביל הוא כביש עוקף. כלומר, דבר ראשון, יצרנו בעיה מאוד מאוד גדולה. חסמנו את הכביש הראשי, ולידו יצרנו איזשהו כביש עוקף קטן. במקום לייצר כביש עוקף קטן, צריך לפתוח את הדלת הראשית. אמרת לי שאתה מתנגד לחוק יבוא חופשי, נכון?

אני לא מתנגד לחוק יבוא חופשי, - - - ההודעה הראשונה שהודעת לי היא שתתנגד לחוק יבוא אישי. והדבר השני, סוגיית התקינה. סוגיית התקינה לא יושבת במשרד הבריאות.

מבחינתנו, אנחנו כמעט שחררנו את כל התקנים. ואם כל משרד יעשה את המוטל עליו בתחום הזה, אני בטוח שאנחנו נהיה במקום אחר. אני בטוח שלשניכם, כמנכ"לים של משרדי ממשלה, וכממשלה, יש מטרה אחת והיא להילחם ביוקר המחיה.

זו צריכה להיות הבשורה.

אנחנו מדברים על חיסכון של 650 מיליון שקלים בשנה. זה סכום לא מבוטל. משרד הבריאות, משרד המשפטים, מי יציג לנו את מסגרת הדיון ואת התקנות? יש הצגה מסודרת של כל התקנות. השאלה היא מתי תרצה שנעשה את זה. קודם נשמע קצת את משרד הבריאות על מסגרת הדיון ועל איזה נקודות אנחנו מדברים, ואחר כך נשמע את גל ברנס ממשרד האוצר, התאחדות התעשיינים, לובי 99, צביקה גושן וכו'. בואו נשתדל שהדברים יהיו באמת מצומצמים. דנה נויפלד, משרד הבריאות. עו"ד אור אלדר תציג בקצרה. מנכ"ל משרד הכלכלה הציג חמש נקודות. הדיונים התחילו מעשרות רבות של נקודות. היו נושאים רבים שנדונו.

אם מסתכלים על עבודה של תקנות בסדר גודל כזה, הנקודות שבמחלוקת הן מצומצמות והן מעטות. שלא ייווצר הרושם שהחזית היא רחבה. החזית היא מאוד מצומצמת. כשנגיע להצגת התקנות הרלוונטיות, אפשר יהיה גם להסביר לגבי כל אחת ואחת מה ההצדקה המקצועית לחריגה מאירופה, ככל שישנה. עו"ד אור אלדר, הלשכה המשפטית במשרד הבריאות.

אני רוצה לציין שהשקענו שעות רבות בעבודה על התקנות האלה. למעשה, ישבנו כמעט שנה וחצי. שמענו את כל בעלי העניין. קיבלנו באמת מאות הערות. ישבנו הערה הערה, ומה שניתן היה להטמיע בנוסח הוטמע. התקנות האלה מגיעות כדי לסיים את ההסדרה בעניין התמרוקים. אנחנו חילקנו את התקנות האלו למספר חלקים: החלק הראשון עוסק בהיבטים הטכניים של רישום במרשמים השונים של המשרד: מה צריך להיות מוגש לצורך רישום במרשם העוסקים בתמרוקים, מה צריך להיות מוגש כדי להירשם במאגר הנציגים האחראים, מה צריך להיות מוגש ומה אנחנו צריכים לבדוק כאשר מוגשת בקשה לרישיון תמרוקים כללי. חלק נוסף בתקנות עוסק בנציגים אחראיים, מיהו הנציג האחראי. הוספנו תנאי כשירות לא מפציצים, לא הכשרות, לא לימודים.

מיהו הנציג האחראי שיכול להיות אחראי על התמרוק ויכול להבטיח שהתמרוק שמשווק בישראל בטוח לשימוש. בנוסף לזה, קבענו עוד מספר הוראות מהותיות, שמטרתן להבטיח את בטיחות התמרוקים בישראל. לדוגמה, קבענו הוראות בנוגע להערכת הבטיחות: מה היא צריכה לכלול, מיהו מעריך הבטיחות, איך אנחנו מוודאים שתמרוק שמגיע לישראל לא יזיק למשתמשים בו. הערכת הבטיחות והתוכן שלה הועתק,

מאירופה, והוא תואם למה שקבוע שם. נצמדנו להוראות שקבועות באיחוד. בנוסף לזה, קבענו הוראות של מהם החומרים האסורים לשימוש בתמרוקים, מהם החומרים המוגבלים, כשיש מעט מאוד חריגות. משהו כמו שבעה חומרים בלבד מתוך רשימה של אלפי חומרים. הוראות נוספות שנקבעו הן הוראות שנוגעות לסימון התמרוקים, מה צריך להיות כתוב על תמרוק שמשווק בישראל. צריך להיות כתוב בו שמו, שם היבואן שלו, שם היצרן שלו, אם התמרוק מיוצר בישראל, אזהרות מיוחדות וכד'. בנוסף לזה, קבענו גם הוראות שנוגעות למנגנון הדיווח במצבים של תופעות לוואי חריגות, מצבים מסכני חיים. תודה רבה.

משרד המשפטים, בבקשה שי סומך, משרד המשפטים. אומר שני דברים קצרים: קודם כול, אני מלווה את החקיקה בנושא התמרוקים עוד מ-2016. רואים כאן את השחקנים שהיו גם אז. ההבדל ממה שהיה ב-2016 ועד היום הוא תהומי. אני רואה כאן מכתב של עמוד אחד ממשרד הכלכלה. זה באמת פסיק לעומת היקף ההערות שהיו בזמנו. צריכים לראות את הדברים בפרופורציה. שנית, אני רוצה לשתף מהניסיון בתחום המזון. גם בתחום המזון היה אימוץ של הדין האירופי. אני אישית תומך גדול בזה, ואני חושב שפעלתי. עכשיו יש מצבים שאנחנו לא לפי הדין האירופי גם בחומרים. כמובן שצריך לדון בכל נושא לגופו. אבל זה קיים גם במזון. בנוסף, לגבי הסימון במזון - במזון,

הסימון לא נחשב כחסם סחר. זאת אומרת, הסימון הוא ישראלי. אתה מסתכל היום על המוצר הישראלי ועל הסימון בעברית לפי הכללים הישראלים לגבי סוכר וכו'. אנחנו מכירים גם את הסימון האדום. במזון זה לא נחשב חסם סחר, ואני אף פעם לא שמעתי שמישהו מערער על כך שבמזון סימון הוא איזשהו חסם סחר. אפשר גם לא לכתוב בעברית, ואז גם יהיה עוד - - - גל ברנס, רכז כלכלה ותעשייה במשרד האוצר. צוהריים טובים. גל ברנס, אגף תקציבים. אני אתחיל דווקא מהסוף שנאמר פה. אנחנו חושבים שבאופן מוחלט סימון הוא חסם סחר. היצרן עכשיו צריך להתחיל לסמן דברים במיוחד לישראל, ואני לא יודע מאיפה הטענה מגיעה. אם יש סימון זה בטח חסם חסר. בשנת 2021 התכנסנו פה כל הרגולטורים הממשלתיים לרפורמה אדירה למען הורדת יוקר המחיה. התכנסו: משרד הכלכלה, משרד האנרגיה, וגם משרד הבריאות בשני כובעיו במזון ובתמרוקים, וחוקקו פה בכנסת חקיקה מאוד דרמטית ומאוד משמעותית כדי להוריד את יוקר המחיה, שמטרתה היתה אחת. היא היתה על בסיס הסיסמה שמה שטוב לאירופה טוב לישראל, ואותה אנחנו מאמצים. זאת עשו בחקיקות השונות. כל מה שטוב לאירופה טוב לישראל? במוצרי צריכה. רק. הרפורמה עסקה בכל מוצרי הצריכה. הרפורמה הזו נכנסה לתוקף אחרי חצי שנה במשרד הכלכלה, ומאז הוא פועל להרחיב אותה. אחרי תשעה חודשים היא נכנסה לתוקף במשרד האנרגיה: 100% אירופה, ואפילו אין שם מה להרחיב. ולאחר 12 חודשים נכנסה לתוקף בתחום המזון, וגם בתחום הזה הם מאז פועלים רק להרחיב את הרפורמה, וגם בוחנים,

את תחום הסימון ותחומים נוספים, כדי לראות איך אפשר עוד להיצמד לאירופה. מנכ"ל משרד הבריאות, כמובן שאנחנו תומכים באכיפה. חייבים באכיפה. אנחנו מביאים במסגרת חוק ההסדרים אכיפה. ושנינו היתה בוועדת שרים לחקיקה.

עמדת הממשלה היא שחייבים אכיפה. אנחנו גם נביא את זה לפה ונילחם על זה כדי שתעבור אכיפה למשרד. מצד אחד, ברגע שמשחררים ומקלים, זה חשוב.

כמובן שצריך לדעת לאכוף ולתת עיצומים ליבואנים ויצרנים אחרים. אנחנו ממש כפסע מזה שהחקיקה לא תגיע לפה. הוצאנו את זה מהקבר, סליחה על השימוש במילה הזו, והיינו שם לבד. החלק האחרון שבאמת נשאר ליישום הרפורמה זה החלק של התמרוקים. בחלק של התמרוקים, אנחנו כבר אחרי דחייה של שלושה חודשים, עם הסדר חקיקה שעבר פה בכנסת כהסדר חקיקה שלם, ועכשיו מגיעים עם תקנות נוספות. לנו אין התנגדות לתקנות נוספות. כמובן שאם משרד הבריאות בא ואומר שצריך עוד תקנות וצריך להסדיר עוד דברים שלא הוסדרו בחקיקה, למרות שבאמת כבר אז נאמר שיש פה הסדר מלא,

אבל צריך להיצמד לאירופה. אנחנו מדברים פה על שוק של 6 מיליארד שקלים, עם ריכוזיות מאוד גדולה, וכמו שאמנון הראה, עם פוטנציאל משמעותי להורדת יוקר המחיה. לכן, לעמדתנו, בדיוק באותם פערים, שאמנון הציג, צריך להיצמד לאירופה. יתרה מזו, גם בחוק ההסדרים תגיע לפה עוד חקיקה שעוסקת בתחום התמרוקים. כמובן שהחקיקה הזו היא על דעת הממשלה, ומשרד הבריאות גם לא התנגד לה. החקיקה הזו אומרת שכל רגולציית התמרוקים בישראל צריכה להתבסס על אירופה, וסטייה ממנה צריכה לעבור ועדת חריגים בין-משרדית ממשלתית שממליצה לשר הבריאות. וככל ששר הבריאות לא מעוניין לקבל את המלצתה בדברים שחורגים מאירופה, הוא יצטרך לבקש את אישור הממשלה,

כמובן, יכולה לתת את אישורה כדרג פוליטי נבחר, ולהביא את הדברים לכנסת. התקנות האלה,

הקדימו את חוק ההסדרים ולא עברו את ועדת החריגים. אנחנו מגיעים לפה עם הסדר שהוא שונה מאירופה, מבלי שהוא נדון במה שהחליטה עליו הממשלה, וגם אישרה אותו בוועדת השרים. אם לא היה לנו את הדד-ליין של ה-1 באפריל אז היינו - - - זו חקיקה שעוד לא עברה. יש בלבול. אנחנו מדברים על תקינה נוספת מעבר לתקינה של האיחוד האירופי?

אני מבינה ממך וממך שאתם נצמדים. נכון. הרגולציה באיחוד האירופי לא קובעת רק הוראות לגבי עצם הזכות להגיש הודעה בדבר שיווק תמרוק, אלא היא גם קובעת הוראות מהותיות: הגבלות על חומרים, הוראות לגבי סימון, הוראות לגבי הנציג האחראי. יש עוד הרבה מאוד הוראות שלא נקבעו בפקודת הרוקחים וצריכות להיקבע כעת בתקנות. קטי, את רואה את החוברת הזו? אתמול היינו בכנסת עד השעה שתיים וחצי בלילה. העוזר המסור שלי דאג שלא יהיה לי משעמם,

מדובר בהרבה הרבה חומר.

רצון לפשט. אין ספק שנצמדו לתקינה האירופאית. בהרבה דברים העבירו את האחריות ליבואן,

ליצרן וכו'. משרד הבריאות שינה מהדפוס שלו בלא מעט דברים.

באיחוד האירופי יש מנגנונים נוספים שמעבר לקודים שנמצאים נותנים גם בייצור, וגם בהגנה מפני חומרים מסוכנים וכו'. זה תקן על תקן שנותן הגנה. אנחנו נצמדים בתקן אחד לאיחוד האירופי ורוצים לסמוך על כל המנגנונים מסביב. לכן, משרד הבריאות מנסה לתת פה הגנות. תיכף נשמע את התאחדות התעשיינים, את היבואנים וכו'. לדוגמה, השמש באירופה היא לא כמו השמש בישראל מבחינת הגנה על הפנים. בגדול, בוודאי שהם העבירו את זה, ואני חושב שהם דיללו לחלוטין את הדרישה. האחריות שלנו היא גם לעזור ולהילחם ביוקר המחיה. ולגבי מה שאמרת זה לא שמנסים כרגע להכביד אלא זה חלק מהתקנות וזה היה אמור להיכנס. החקיקה הזו מגיעה עם תקנות, שמשרד הבריאות היה צריך לתת, והוא התעכב עם זה, ואנחנו מנסים לצמצם. בימים האחרונים באתי בדברים גם עם משרד הבריאות וגם עם משרד הכלכלה. בוודאי שגרמנו גם לצמצום פערים. וכפי שצוין פה, ישנה הידברות. אני חושב שאנחנו נמצאים בפערים דקים כדי שנגיע בסוף לתוצר שמוסכם על כולם. במהלך הדיון אנחנו נשמע. אתה מרגיע מאוד את כל הסיטואציה הקיימת. אבל בשיח בין מנכ"ל משרד הכלכלה ומנכ"ל משרד הבריאות חשתי מתח כזה שאו טו טו משהו עומד להתפוצץ ויהיה כאוס גדול וכו' וכו'. אנחנו אמורים להצביע או לא עבור התקנות, ואנחנו רוצים לדעת מה הסיבה לכאוס, אם הוא ישנו. אם לא יהיו תקנות, יהיה כאוס. אני חושב שאנחנו צריכים להתמקד באותן תקנות שהן שונות מאירופה.

זה הדיון. אנחנו כרגע במספר פערים שנמצאים שהם בשונה מאירופה. אולי נתמקד בזה באמת. זה מה שביקשתי. צחי ברקוביץ, רשות התחרות. תודה רבה. אנסה לא לחזור על הדברים שנאמרו. אבל אנחנו בהחלט מצטרפים גם לדבריו של מנכ"ל משרד הכלכלה וגם לדבריו שגל אמר פה לפני רגע. אנחנו חושבים שזה תחום מאוד ריכוזי.

מחסמי רגולציה מאוד משמעותיים. כן חשוב להבין שחסמי רגולציה וטיפול ברגולציה, ורגולציה שהיא שונה מהעולם והטיפול בה, כן תסייע בהורדת הריכוזיות. אם לשחקנים יהיה יותר קל להגיע לפה, אם לא נצטרך לעמוד בדרישות ייחודיות לישראל, שהיא בעיקר מקלה,

על השחקנים הקיימים, ועל שחקנים גדולים שהם כבר פה, היא בסופו של דבר גם פותרת את בעיית הריכוזיות. כשאנחנו יוצרים דרישות ייחודיות לישראל אז זה בסוף ביצה תרנגולת. יש ריכוזיות כי יש תנאים ייחודיים. אבל אם אנחנו נטפל בדרישות הייחודיות ונקפיד, ואו שלא יהיו בכלל,

בסופו של הממשלה, גם ברפורמה וגם עכשיו בחוק ההסדרים רוצה להשוות אותנו לאירופה, וחשוב שניצמד לאירופה. כי ברגע שלא יהיו דרישות ייחודיות לישראל, יהיה לשחקנים יותר קל להיכנס. גם שחקנים חדשים וגם קטנים. זה גם יוריד עלויות לגדולים.

התחלנו עם רשימה מאוד גדולה, נשארנו עם רשימה מאוד מצומצמת. כל הכבוד. אני רק אומר שאנחנו לא יודעים מה הדרישה שיכולה להיות חריגה, היא חריגה מאוד קטנה, היא בפרט מאוד שולי, אבל יכולה להיות לה השפעה מאוד רחבה. אנחנו לא יודעים אותה. למשל, אם יש לנו חומרים שאסורים בכניסה לישראל. האם יכול להיות שיהיה חומר אחד שהוא שונה באירופה? אני לא יודע. אבל יכול להיות שהחומר הזה מצוי בכל כך הרבה מוצרים שלא נראה המון דברים.

מאוד חשוב להבין את ההשפעה של כל חריג על התחרות. ראשית, הסיבה שבגללה הוא מוחרג. יש לקיים דיון למה צריך את החריגה הזו, למה היא נדרשת, מה השפעה.

אנחנו לוקחים את שיקול הבריאות ואומרים שהוא חשוב, אבל גם שיקולי יוקר מחיה הם חשובים. אנחנו צריכים לשאול את עצמנו האם חשוב להחריג זאת,

מה זה עושה לתחרות. תודה רבה. אני רוצה להבין אותך.

האם אתה אומר שהתהליך הזה, שהתחיל ב-2016, חלקו מתעכב אפילו לחינם? גל דיבר על הרפורמה שעברה בשנת 2021, הרפורמה הרחבה יותר. נראה לי שלזה

אבל לא הכול זה משרד הבריאות. זה לא קשור באופן כללי לרפורמה. אני צריכה לעבור לוועדת הפנים. חברת הכנסת שטרית, האם את רוצה להגיד משהו עכשיו? לא, לא. באתי בעיקר לשמוע. מאוד חשוב לי לשמוע ש - - - תיכף יהיה איתנו בזוםJack Gance מאוסטרליה,

השעות שם הן קצת אחרות. האם יש פה נציג מאגף תקציבים או מישהו שיציג את עמדת רשות החברות? גיל ברנס ממשרד האוצר דיבר.

מפתיע, אתה בעד. בדרך כלל אגף התקציבים מתווה כול כך הרבה קשיים. ליאור לוי, יושב-ראש ענף התמרוקים בהתאחדות התעשיינים, בבקשה.

תודה על זכות הדיבור. אנחנו מייצגים את תעשיית התמרוקים הישראלית. בראשית דבריי אני רוצה להבהיר שאנחנו בעד יבוא חופשי. בכל מקום שהתנאים בין הייצור המקומי ליצרן בחו"ל הם שווים, אנחנו שם. הרפורמה הזו היא בסך הכול רפורמה טובה, גם ליבוא וגם לייצור המקומי. היא צריכה להיכנס לתוקף, כמו שאמר מנכ"ל משרד הבריאות,

כי אחרת באמת יהיה כאוס רגולטורי. ואני גם רוצה להגיד תודה למשרד הבריאות על העבודה הדי מאומצת שהוא עשה. דיברתם על שני דברים ואני רוצה להעיר לגביהם בקצרה.

אני מזכיר לכל הנוכחים סביב השולחן שיש הבדל בין תמרוקים למזון. תמרוקים זה תערובות של חומרים שדורשים היתר רעלים בשבילם. קרי, כימיה. מזון ברגע שהוא הוגדר כחיובי כמזון, הוא חיובי. אפשר לצרוך אותו, למעשה, ללא הגבלה, למעט הגבלות בריאות כמו סוכר ודברים כאלה. אבל אני לא רוצה להיכנס לזה. לכן, צריך לזכור שאלו שני דברים שונים. שנית, נושא הריכוזיות. אדוני מנכ"ל משרד הבריאות ואדוני מנכ"ל משרד הכלכלה, דיברתם על נושא הריכוזיות במוצרי צריכה. גם פה, אני מבקש מהמכובדים סביב השולחן לזכור שיש הבדל דרמטי בין תמרוקים לבין מזון. בעוד שבעולם המזון הריכוזיות, בטח בעולם הספקים, נמוכה יותר. בעולם התמרוקים, ריכוזיות הספקים גדולה, אך בעיקר גדולה ריכוזיות הקמעונאים. אנא, זכרו זאת. 50% מהקניות של תמרוקים בישראל מתבצעים בסופרפארם או ליד סופרפארם. ולכן, כאשר אתם בוחנים את נושא הריכוזיות,

נסו להבדיל בין נושא יוקר מחירי הסופר לבין העניינים המקצועיים שקשורים לנושא המוצרים עצמם.

תודה רבה. נמצא איתנו בזום Jack Gance, יושב-ראש Chemist Warehouse. אני מבין שהוא ידבר באנגלית. שלום אדוני, מה שלומך?

להלן דבריו:) אני יושב-ראש ומייסד של Chemist Warehouse, אנחנו קבוצת בתי המרקחת הגדולה ביותר באוסטרליה. יש לנו 550 חנויות ומחזור של ביליון דולר בשנה באוסטרליה. יש לנו מודל בו אנו מספקים את ההנחות הגדולות ביותר לבתי מרקחות או לצרכנים וגם מגוון רחב ביותר של מוצרי בית מרקחת במחירים נמוכים. Chemist Warehouse נמצאים באוסטרליה כבר 23 שנה, התחלנו בשנת 2000. לפני חמש שנים התרחבו לניו זילנד, שיכפלנו את אותו המודל והצלחנו לשנות את המצב גם שם. בניו זילנד כמו בישראל המחירים היו גבוהים מאוד, לא היה מבחר. כשנכנסנו לשוק הצלחנו לספק מחירים נמוכים בהרבה וכך הספקים האחרים גם הם הורידו